אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. אנחנו נעבור על אותם סעיפים שהקראנו, נסיים אותם, ואז נעבור לסוגיית ההסתייגויות וההצבעות על כל הנושאים האלה. הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס'...), התשפ"ב-2021 בסעיף 1 להצעת החוק הוועדה כבר דנה ב-16 בנובמבר, לא נעשה בו שינוי, לכן אפשר להצביע

בסעיף 2 יש כמה תיקונים ותוספות להגדרות לחוק. בהגדרת הממונה כבר דנו ב-16 בנובמבר, לכן על פסקה (1) אפשר להצביע. פסקה (2) כוללת הגדרות שטרם הוקראו. (2) אחרי ההגדרה "מנהל הרשות הממשלתית" יבוא: "המשרד" משרד החקלאות ופיתוח הכפר, "הרשות הממשלתית למים ולביוב" הרשות הממשלתית למים ולביוב שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים, "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק גנים לאומיים, "השר" שר החקלאות ופיתוח הכפר." (3) אחרי ההגדרה "חוק המים" יבוא: ""חוק גנים לאומיים" חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, "מועצת הניקוז" או "המועצה" המועצה הארצית לענייני ניקוז שהוקמה לפי סעיף 2". "רשות מקרקעי ישראל" רשות מקרקעי ישראל שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, מי בעד הסעיף, מי נגד? הצבעה אושר.

3 הוקרא, נדון ב-14 בדצמבר, לכן ניתן להצביע עליו. מי בעד הסעיף, מי נגד? הצבעה אושר. תיקון סעיף 2. כאן בעצם מגיעים לחלק שנוגע למועצת הניקוז. אלו ההסכמות שהושגו בין משרד החקלאות לרשות המים. 4. בסעיף 2 לחוק העיקרי בסעיף קטן (א), לפני "לייעץ לשר" יבוא "שתפקידה"; במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) במועצת הניקוז יהיו 15 חברים, והם: הממונה, והוא יהיה יושב ראש המועצה, מנהל הרשות הממשלתית, או עובד בכיר מעובדי הרשות הממשלתית למים ולביוב, שימנה מנהל הרשות הממשלתית, נציג השר להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה מבין עובדי משרדו, נציג שר הפנים, שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו, נציג שר האנרגיה, שימנה שר האנרגיה מבין עובדי משרדו, נציג שר הבריאות, שימנה שר הבריאות מבין עובדי משרדו, נציג שר האוצר, שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו, נציג רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל רשות מקרקעי ישראל, נציג מינהל התכנון במשרד הפנים, שימנה מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, נציג הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שהוקמה לפי חוק גנים לאומיים, שימנה מנהל הרשות, שני נציגי ציבור בעלי ידע ומומחיות בתחום הניקוז, שאינם עובדי רשות ניקוז או בעלי תפקיד ברשות ניקוז, שימנה השר, אחד מנציגי הציבור לפחות יהיה נציג של גוף ציבורי מבין הגופים הציבוריים המנויים בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג- 2002, והוא ימונה בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, שני נציגי השלטון המקומי שימנה השר בהסכמת שר הפנים, האחד מהם מטעם גוף המייצג את מרבית הרשויות המקומיות בישראל והשני מטעם גוף המייצג את מרבית המועצות האזוריות בישראל, נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של חקלאי ישראל,

אני מבקש שבסעיף (12) יהיו שני נציגי השלטון המקומי שימנה הגוף היציג, האחד מהם מטעם המייצג את מרבית הרשויות המקומיות בישראל, השני מטעם גוף המייצג את מרבית המועצות האזוריות בישראל. אין צורך בהסכמת שר הפנים. אני חושב שכן צריך כאן מינוי של שר החקלאות. למה את נציג מינהל התכנון ימנה מנהל מינהל התכנון ואת נציג הרשות המקומית צריך שהשר ימנה? את כתב המינוי יוציא אותו ארגון יציג? אני לא כל כך מכיר מודל כזה. אני מכיר מודל שבו הגוף היציג מוסר את רשימת המועמדים והשר ממנה. מנהל רשות הטבע והגנים ממנה את הנציג שלו.

ורשות מקומית היא לא גוף סטטוטורי? בחוק משק הגז הטבעי יש בדיוק כזה נוסח, שיושב ראש הגוף היציג הוא זה שממנה את הנציגים שלו. משרדי הממשלה מוכנים לתיקון? אני רואה שהמודל של נציגי הציבור עוברים דרך השר. גם פה מדובר בסוג של נציגי ציבור. בעיני זו לא נקודה מאוד מאוד מהותית. אני פשוט רוצה שהשלטון המקומי ימנה את נציגיו, לא שהשר ימנה את נציגי השלטון המקומי. אנחנו מביאים בהמשך החקיקה הוראות לגבי ניגוד עניינים וכו'. אם המינוי יבוצע על ידי אותו גוף, האם האחריות של אותו גוף תהיה גם לעשות את בדיקת העדר ניגוד העניינים? מי יעשה את בדיקת ניגוד העניינים

מנהל מינהל התכנון? היועץ המשפטי של אותו גוף. אני מכיר שכשאדם מגיע לגוף מסוים, קרי רשות הניקוז, מי שעושה את כל סוגיית ניגוד העניינים זה הגוף הקולט. זה נראה לי הכי הגיוני. הוא מכיר,

הוא מכיר את החוק הספציפי. אני לא חושב שהיועץ המשפטי של הגוף הממנה, וזה לא משנה אם זה רשות הגנים, מינהל התכנון או הרשות המקומית, צריך לעשות ניגוד עניינים לגוף אחר. שהגוף הקולט יעשה את ניגוד העניינים.

זה נראה לי סביר לגמרי. הגוף הקולט תמיד בודק את ניגוד העניינים. זה נכון בכל גוף ציבורי שאני מכיר. הגוף היציג? כן. שני נציגי השלטון המקומי שימנה גוף היציג, האחד מהם מטעם הגוף המייצג את מרבית הרשויות המקומיות והשני מטעם הגוף המייצג את מרבית המועצות האזוריות.

בעד פסקאות (1) ו-(2), מי נגד? הצבעה אושר. אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) בישיבות המועצה רשאים להיות נוכחים כמשקיפים שני נציגים של רשויות הניקוז שימונה לפי סעיף קטן (ד); המשקיפים יוזמנו לכל ישיבות המועצה והם רשאים להשתתף בכל ישיבותיה,

בתום התקופה ימנה השר משקיפים מקרב רשויות ניקוז שלא מונו משקיפים מטעמן בתקופת הכהונה הקודמת, (ה)על המשקיפים יחולו הוראות סעיפים 2א, 2ג ו-2ד בשינויים המחויבים,

יכול להיות שנציג משרד התיירות במועצה הארצית לתכנון ובנייה כבר שנים שם, 30 שנה שם, כי הוא מומחה בתחום הזה מטעם משרד התיירות. זאת שאלה של מדיניות. יש כאן שני אינטרסים. אחד - המומחיות שצובר אותו נציג, ושניים - הצורך לרענן את הרכב המועצה. זאת החלטה של השר. כל ארבע שנים הוא צריך לאשר. אתה רוצה לבטל בכלל את ההגבלה? אני אומר שזה בסדר שכל ארבע שנים הוא יבחן מחדש את מי הוא ממנה. אם הוא יבחר להשאיר,

ואם הוא יבחר להחליף,

רוב התפקידים הבכירים היום הם קצובים,

זה טוב שתהיה תקופה קצובה של ארבע שנים. גם אם הוא יהיה עכשיו 30 שנה, העיקר שכל פעם מחדש בחנו אותו. פה זה מוגבל לשלוש תקופות בכל מקרה. אני מציע בלי שלוש תקופות. כל אחד מהגופים יצטרך לבחון את זה כל ארבע שנים. אני מציע לכתוב: תקופת כהונתו תהיה ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, בנות ארבע שנים

מי בעד פסקה (3),

אני מקריא עכשיו את ההסתייגויות שהגשתי. לפני סעיף 1 להצעת החוק יבוא: "מטרת חוק זה לאפשר למפלגת ישראל ביתנו עוד ג'וב שעליו תשתלט על חשבון הציבור".

חבר מועצת הניקוז לפי סעיף קטן (ב)(2) עד לפני תום תקופת(13), יחדל לכהן לפני תחום תקופת כהונתו,

מאלה: הוא התפטר במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותו,

בסעיף זה "עובד מדינה", "עובד גוף מתוקצב" או "עובד גוף נתמך" כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. מי בעד סעיפים 2א ו-2ב? הצבעה אושר. הסעיפים האלה מעגנים כאן הוראות שאנחנו נוהגים לקבוע בחקיקה לגבי מועצות וגופים מסוג זה, הוראות עדכניות בחקיקה שלא קיימות בחוק הניקוז. החלת דינים2ג.חברי מועצת הניקוז שאינם עודי מדינה,

בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979, חוק העונשין, התשל"ז-1977 ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור, חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969, חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה, פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א 1971 ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור, חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969. גם אלו הוראות שנהוג להחיל על חברי גופים שהם לא עובדי מדינה, מכיוון שהם עובדים כאן או פועלים כאן כאילו היו עובדי מדינה. לא, זו מועצה ציבורית. משרד המשפטים, מה זה סעיף 2ג(3), (4)

למה צריך להחיל אותם על נציגי ציבור? מדברים על רשימה של חיקוקים שמחילים על כל החברים שהם לא עובדי המדינה. שאלתי על שלושה סעיפים ספציפיים.

שאדם מייצג עניינו של אדם פלוני שהוא טיפל בו במסגרת התפקיד למשך תקופה מסוימת. יש גם איסור להופיע כמועמד ברשימה בכנסת. אני מתנגד לדברים האלה. למה המגבלות האלו על נציגי ציבור? למה נציג ציבור שנמצא במועצה לא יכול עכשיו להתמודד לכנסת, או לא יכול להיות בפעילות מפלגתית? הופכים את כל מי שעוסק בפעילות ציבורית כחשוד מידי. עלי זה לא מקובל. הרשימה של החוקים שמופיעה כאן היא המקסימום של הדינים. יש לנו בדרך כלל איזו שהיא תבנית של חוקים שאנחנו מחילים במקרים כאלה, כשכאן זה כולם. אני לא חושב שבהכרח כולם - - אז בוא נתחיל להוריד. אדוני היושב-ראש, "שלא ייצג מול הגוף" זה הגיוני. מתנות נשאיר. חוק העונשין, ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור - - ההוראות שנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין אלו גם עבירות שאחת הנסיבות שלהן היא שמדובר בעובדי ציבור. חוק לשירות ציבורי (הגבלות לאחר פרישה).

זה הייצוג, שהוא לא יכול לייצג מול אותו גוף. את השאר צריך להוריד. חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים). החוק מטיל מגבלות מסוימות על פעילות מפלגתית על עובדי ציבור. אני כן חושב שיש מקום להשאיר את זה, אלא אם כן אתם חושבים שזאת מגבלה שהיא - - בוודאי שזאת מגבלה, כי אדם שבוחר להיות פעיל גם במסגרת מפלגתית לא הופך אותו להיות פסול מלשרת ציבור ולייצג ציבור במוסדות ציבוריים. זה שהוא חבר מפלגה ויכול להזדהות עם מטרותיה לא הופך אותו לפסול מכהונה בכל מיני מקומות. תפיסת העולם הזאת שמשרד המשפטים הטמיע הטמע היטב בתוך משרדי הממשלה על כל רוחבה ואורכה - עלי לא מקובלת. אדם שהוא חבר מפלגה לא פסול מלייצג ציבור במקום שבו הוא נמצא, אם הוא עומד בכל הקריטריונים. מה זה הדבר הזה? מה שגורם הסעיף הזה לאנשים זה להיעדר מפוליטיקה, זה להיעדר מפעילות ציבורית. אתם הופכים את הפעילות הציבורית למקום שאנשים לא רוצים להיות בו.

מכל דמוקרטיה נורמאלית ובריאה.

כי אם תהיה בו לא תוכל לעסוק בפעילות ציבורית אחרת.

היא ליבת הדמוקרטיה, ואף אחד לא חולק על זה. יש בין חברי מועצת הניקוז ראשי רשויות שהם חברי מפלגה. חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית) מדבר על חברות בגוף בוחר. זה גם משהו ארכאי. מי הגוף הבוחר היום את רשימת הליכוד לכנסת? חבר מרכז? לא, זה פריימריז. הגוף הבוחר הוא כל חברי המפלגה. בעצם היותך חבר מפלגה אתה כבר בגוף הבוחר. אין משמעות היום למרכז מפלגה כמו שכתוב בטופס ניגוד העניינים שאתם נותנים לכל מיני אנשים. הטופס ארכאי, התפיסה שלכם ארכאית. רוב הבחירות היום הן בחירות כלליות של כל מתפקדי המפלגות. עצם היותם חברי מפלגות הם כבר בגוף בוחר - מראש המפלגה, עד הרשימה לכנסת וחברי הוועידה. הגוף הבוחר זה כל המתפקדים. מועצת הניקוז היא לא גוף ברף הגבוה של דברים שאנחנו רוצים למנוע מעורבות פוליטית.

מצטרפת ליושב-ראש שזה מיותר, אפשר להוריד. ירד. הגיע הזמן לעשות סדר בנושא הזה. קראתי את טופס ניגוד העניינים שנותנים לפוליטיקאים לשעבר, לחברי מפלגה. אין סיכוי למנות אותם, אלא אם כן יש להם כישורים מאוד מיוחדים, ואת זה הם צריכים להוכיח באותות ובמופתים. גם המונחים שבהם משתמשים בטפסים לא רלוונטיים, כמו העניין של זיקה פוליטית. בזה שאתה מכיר שר אתה כבר נגוע. אתה יכול להיות מהמפלגה הנגדית לו, אבל ברגע שהכרת אותו אתה פסול. זו הזיה מארץ ההזיות. אני מכיר מנהלות בתי ספר ומורות בבתי ספר שהן חברות מפלגה. נראה לי יפה מאוד שמורות בבית ספר הן חברות מפלגה. הן יודעות להיות מורות בבית ספר ביום וחברות מפלגה בלילה. אגב, הרבה זה בגלל הפוליטיקאים. ברגע ששמים כל כך הרבה חומות סביב הדבר הזה המקום הופך להיות מצורע. אסור שמפלגות עם ייצוג פוליטי יהיו מקומות מצורעים.

פקודת הראיות אני משאיר. את פקודת הראיות אתה משאיר?

גם את הבחירות לכנסת? את הבחירות לכנסת אני רוצה להוריד, אלא אם תנסו לשכנע אותי אחרת. זה ממש נכון להוריד את זה. בקשר לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית), יש, לפחות ממה שאני ראיתי, הוראה אחת מהותית שמדברת על זה שעובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי ציבור כאמור בסעיף 2 לחוק בחירות (דרכי תעמולה). אם אפשר, רק את ההוראה הזאת מתוך החוק להחיל. זה איסור שלא קבוע בשום מקום אחר. הוא מגיע לשם לישיבה והולך הביתה. את ההוראה המובנת מאליה והמוסכמת לא יהיה מקור משפטי שייצור את האיסור. זה היה בנוסח, אבל עכשיו הורדנו את זה.

היה בנוסח, לא הורדנו את זה. זה סעיף חדש. אני מוריד את הסעיף המפלגתי. היא רוצה מתוך הסיפור המפלגתי להוסיף סעיף אחד בכל זאת, כי היא לא רוצה שיעסקו בפעילות מפלגתית בתוך מועצת הניקוז. ממילא הם לא עובדי הרשות, הם לא עובדי המועצה. נראה לי שזה סתם לכתוב פה איזו מן אמירה שמחשידה אנשים. אם זה לא ייכתב פה, הנורמה לא תחול. אני לא מסכים איתך. משפטית היא לא תחול. אפשר להוסיף ממש סעיף קטן, שבנוכחות שלו במבנה אסור לו להשתמש בנכסי - - מה ההחלטה? בפסקה (4), במקום "חוק שירות המדינה" יהיה כתוב "סעיף 3ב לחוק שירות המדינה". סעיף 3ב לחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים). מה עם (6)?

זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה,

מה זה "קרוב שלוב"? קרוב שלוב זה קרוב חורג. אפשר לכתוב חורג.

נהוג לכתוב שלוב, זה יישאר כך. "בעל עניין" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, "טיפול" לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון,

כשמדובר במשקיפים שהם מטעם רשויות הניקוז, כתוב מפורשות שהחברות שלהם כמשקיפים לא מהווה ניגוד עניינים עם עצם היותם ברשויות הניקוז. הדבר הזה צריך לחול גם על רשויות מקומיות. ברור לחלוטין שאם במועצה עולה משהו שקשור לרשויות המקומיות, זה לא יהווה משום ניגוד עניינים. אני מסכים. בסדר, מקבלים את

(ב) לא ימונה ולא יכהן כחבר מועצת הניקוז מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו מלבצע את עיקר תפקידו כחבר מועצת

אחראי מכונות הוא אחראי. זה תלוי הקשר.

שבסוף זה פוגע באוכלוסייה שלא מתכונים לפגוע בה. צריך להגדיר את זה טוב יותר. לפני כמה שנים היה צוות שישב ועשה חשיבה מחודשת בכל התחום הזה של ניגודי

דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד". גם כאן מדובר בהוראות מאוד מקובלות בחקיקה לגבי עבודתן של מועצות ציבוריות. אני רוצה לדעת

תיקון סעיף 47.בסעיף 4 לחוק העיקרי בסעיף קטן (א), במקום "מנהל הרשות הממשלתית" יבוא "הממונה", ובסופו יבוא "היתר כאמור טעון הסכמת מנהל הרשות הממשלתית"; אני מבין שזה חלק מההסכמות שהגעתם אליהן. אתם לא

תיקון סעיף 811. בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום "מנהל הרשות הממשלתית" יבוא "הממונה". כל הסעיפים שעכשיו הקראתי הגיעו בעקבות ההערות של יושב ראש הוועדה בעניין ריכוז סמכויות הרגולציה על תחום הניקוז בידי משרד

מי בעד סעיף 17 כפי שהוקרא ונדון ב-14 בדצמבר?

תיקון סעיף 2519.בסעיף 25(ב) לחוק העיקרי, הסיפה המתחילה במילים "אלא שמנהל הרשות הממשלתית"

מי בעד סעיפים 19 ו-20? הצבעה הסעיפים אושרו. יש הצעה לתוספת לסעיפים שביקשה רשות המים, בתיאום עם משרד

כל עוד ממלאים אחר הוראות הרישיונות. זה דווקא נראה לי הסדר מאוד טוב, חדשני אפילו. הלוואי וכולם היו מקדמים כאלה הסדרים טובים. אני קורא לכל משרדי הממשלה לאמץ את שיתוף הפעולה בין

למתן רישיונות לפי חוק המים ולקבוע את תנאיהם, אם מצא כי הוראות תכנית מפעל הניקוז תואמות את ההוראות לפי חוק המים, ולעניין

ייתן מנהל הרשות הממשלתית רישיונות לפי אותו אישור, שיחולו כל עוד לא שונו הוראות התכנית. (ב) אין הוראות סעיף זה באות לגרוע מסמכות מנהל הרשות הממשלתית לפי חוק המים לבטל רישיון, להתלותו או לשנותו, אם בעל הרישיון הפר את הרישיון או תנאים שנקבעו בתכנית מפעל הניקוז. אני מניח שצריך גם להוסיף את המילים "או תנאי האישור המותנה" באותו סעיף.

מי בעד? הצבעה אושר. כמובן שזה אופציונאלי, רשות ניקוז לא חייבת. על תיקון סעיף 43א הוועדה יכולה להצביע. אני כן אגיד שאת המונח "מכסות" החלפנו לבקשתך, אדוני היושב ראש, במונח "היטלי ניקוז אזוריים". היו כאן עוד כמה שינויים שהוסכמו - שתהיה התייעצות עם שר הפנים לעניין החמישית מהיטל הניקוז האזורי, ושתינתן זכות שימוע גם לרשויות המקומיות שחברות ברשות הניקוז. כל השינויים שהוסכמו באותו דיון הוטמעו כבר בנוסח. העברנו שאלה בעניין הזה למשרד החקלאות ולייעוץ המשפטי לוועדה, האם החלפת השם ממכסות להיטלי ניקוז אזוריים הוא שינוי סמנטי בלבד. סמנטי בלבד. יועצי השלטון המקומי שנמצאים בוועדה בוודאי יודעים שכשמדובר ברשויות המקומיות, ההיטלים זה לפי מטר רבוע, לא לפי שיטות אחרות, וכשמדובר ברשויות ניקוז, אז יש שיטה אחרת שנוהגת. מי בעד סעיף 22? הצבעה אושר. תיקון סעיף 43ב כבר נדון, אפשר להצביע עליו.

הצבעה אושר תיקון סעיף 43גבסעיף 43ג לחוק העיקרי 3א.(1) בכותרת השוליים, במקום "המכסות" יבוא "היטלי הניקוז האזוריים"; (2)בסעיף קטן (א), במקום "מכסות" יבוא "היטלי ניקוז אזוריים", ובמקום "המכסה שנקבעה" יבוא "היטל הניקוז האזורי שנקבע". מי בעד?

תיקון סעיף 4724. בסעיף 47 לחוק העיקרי, במקום "למנהל הרשות הממשלתית" יבוא "לשר". מי בעד? הצבעה אושר. תיקון סעיף 48 כבר נדון, אפשר להצביע עליו.

סעיף 26 נוגע להחלפת סעיף 49 והוספת סעיפים 49א עד 49ה לגבי הפעלת סמכויות אכיפה כלפי רשות הניקוז, לרבות מינוי מנהל מיוחד. 26.במקום סעיף 49 לחוק העיקרי יבוא: "הודעה לרשות49. (א) סבר הממונה שרשות ניקוז אינה ממלאת תפקיד ניקוז על פגמיםמתפקידיה לפי חוק זה, או שהיא מנהלת את ענייניה ומתן הוראותבדרך הפוגעת או העלולה לפגוע ביכולתה למלא את לתיקוןחובותיה לפי חוק זה, רשאי הוא לתת לרשות הניקוז הודעה בכתב, בה יפורטו הפגמים שנפלו לדעתו בהתנהלותה ולדרוש מהרשות להעביר את התייחסותה או השגותיה לגבי הפגמים תוך פרק הזמן שיקבע בהודעה. (ב) הגישה רשות הניקוז התייחסות או השגות כאמור בסעיף קטן (א), יחליט בהן הממונה סמוך ככל האפשר לאחר שקיבל אותן ויודיע על החלטתו לרשות הניקוז, ואם דרש את תיקונם של הפגמים יקבע בהחלטתו את התקופה שבה על רשות הניקוז לעשות כן. אולי כדאי ב-49(א) שזה יהיה תוך פרק זמן סביר. אין בעיה לכתוב את זה. התראה לרשות49א.(א) לא תיקנה רשות ניקוז פגמים בהתאם להוראות ניקוז על פגמיםהממונה לפי סעיף 49, או

הגישה את התייחסותה ועל סמכויות ביצועאו השגותיה כאמור באותו סעיף,

שסבר הממונה שרשות ניקוז מנהלת את ענייניה בדרך הפוגעת באופן משמעותי ביכולתה למלא את חובותיה לפי חוק זה, רשאי הוא לתת לרשות הניקוז התראה בכתב (בסעיף זה התראה). (ב) בהתראה יודיע הממונה לרשות הניקוז מה הפגמים שנפלו לדעתו בהתנהלותה, וכי ככל שלא יתוקנו הפגמים להנחת דעתו בתוך פרק הזמן שקבע לכך, רשאי הוא להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף קטן (ה) או (ו) או למנות מנהל מיוחד לפי סעיף 49ב. (ג) ניתנה לרשות הניקוז התראה לפי סעיף קטן (א), יכנס בתכוף לאחר מכן יושב ראש רשות הניקוז את מליאת הרשות, לישיבה בהשתתפות הממונה, בה יציג הממונה את הנסיבות שהובילו למתן ההתראה ובכלל זה את הפגמים שנכללו בה.

הפגמים, ויושב ראש הרשות יעבירו לאישור הממונה.

יכול להיווצר מצב שהממונה יוציא מיד ולא יהיה לו זמן לתקן את זה. יש הודעה, אחר כך התראה. בכל שלב הוא נותן לו הזדמנות לתקן. יכול להיות שבשלב ההודעה הוא יגיע להחלטה לפיה לא תידרש דרישה לתיקון פגמים שאז לא צריך לקצוב את הזמן. איך שהוא נתן את ההתראה הוא יכנס את מליאת הרשות. הוא רוצה להציג את הנושא, להגיד למה בכלל נשלחה התראה. סמוך לאחר מכן תגבש המליאה את התייחסותה. מה זה "בתכוף"? צריך לתחום את זה בלוח זמנים. אולי לא יאוחר משבעה ימים, או לא יאוחר מארבעה ימים. אחרי ההתראה הם צריכים זמן לתקן. מה שכתוב פה זה שיש התראה, כשמיד לאחר מכן הוא קורא למליאה ומגבשים המלצות. הכינוס של המליאה הוא בגלל שניתנה התראה. התראה זו כבר עליית מדרגה, זה כבר לא הכלי היותר רך של ההודעה. הוא צריך לכנס את המליאה והממונה צריך להגיע ולהשמיע. הם עוד לא חייבים לגבש את ההתייחסות באותו מקום. כתוב שלאחר מכן תגבש מליאת הרשות התייחסותה. זה לא חייב לקרות. לא חייב, אבל אפשר להבין את זה ככה. את חושבת שהמועצה תתכנס כל פעם מחדש? אנחנו חושבים שזה לא חייב להיות באותו דיון. אפשר לנסח כך שיהיה מובן שהגיבוש של ההתייחסות של הרשות לא צריך לקרות באותה ישיבה. זה לא מה שכתוב. כתוב "בסמוך לאחר מכן". מכנסים את המליאה כדי לדון בהתראה, כשבסמוך לאחר הדיון הזה היא אמורה לגבש את ההתייחסות. אז אולי לא לאחר מכן, אלא לאחר הדיון. אני רק מבקשת לחדד שסעיף 49א עוסק במספר מצבים. הוא עוסק במצב שבו כבר נשלחה הודעה, אבל הוא עוסק גם במצב שבו לא נשלחה הודעה. אם סבר הממונה שיש

אנחנו דיברנו על שלושה מצבים: לא תיקנה פגמים בהתאם להודעה, בכלל לא התייחסה, או שהוא סבר שהיא מנהלת את ענייניה בצורה שפוגעת משמעותית ביכולת שלה - - שאפשר לדלג מעל ההודעה. ככל הנראה הייתה בינינו איזו היא אי הבנה מסוימת. אני לא רואה שום מצב שהממונה מחליט לבד בלי דיאלוג עם רשות הניקוז. הממונה, גם כשהוא סובר את הכי חמור, הוא מנהל איתה

אם בסוף הוא חושב שהיא לא תיקנה או התעלמה והפגם הוא כזה, אז - - מה התוספת שאתם מבקשים? יש סצנריו של התעלמות שגורם לבלבול. יש סצנריו שהרגולטור מודיע על פגמים, אבל הגוף מצפצף, לא מגיב בשום צורה, לא מכנס בשום צורה. שם מגיעה התראה. אחרי ההתראה צריך להיות איזה פרק זמן שהוא יתקן, שזה מה שחסר לי פה. חברים, תנסחו. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:30.